בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה לביטחון פנים, היום 23 בפברואר 2022 כ"ב באדר א' תשפ"ב. הנושא הוא האיזוק האלקטרוני ככלי למלחמה באלימות במשפחה דיווח משרדי הממשלה על ההתקדמות החקיקה הממשלתית בנושא. הדיון הזה הוא דיון המשך לדיון שהתקיים פה ביום 29 בדצמבר 2021 באותו נושא. היה כאן דיון, אנחנו המשכנו אותו גם בדיון מצומצם שלי עם המשרד לביטחון הפנים, מתוך מטרה להבין כיצד אנחנו מתקדמים. חברות הכנסת המציעות, שהציעו את החקיקה הפרטית, הביעו דאגה מהמצב, מההתקדמות, מהתקציב, ולכן הבטחתי להן שאנחנו נעקוב כאן בוועדה באופן רציף אחרי ההתפתחות של הנושא, ובדיון פנימי שקיימתי עם המשרד לביטחון הפנים, הוצגה בפניי התוכנית של המשרד, ולכן היה לי חשוב שהמשנה למנכ"ל, לייזר שנמצא פה, יציג את התוכנית. הוועדה הזו תעקוב מקרוב, בגלל ההבנה שלנו על הכלי הזה של איזוק אלקטרוני, שהוא כלי משמעותי בהיבט, אני לא יודעת אם על המלחמה, אבל באמת בנושא של מניעת אלימות נגד נשים ובעבירות האלמ"ב בכלל. עוד לפני שאני אתן ללייזר להציג, אני אתן לחברות הכנסת להציג. בבקשה, חה"כ קרן ברק. אני מנסה להבין למה כל דיון בחקיקה הזאת הוא דיון עקרוני ענייני ולא על החקיקה עצמה. כי אין הסכמה של ועדת שרים. ועדת חוקים העבירה את החוקים האלה, מה זאת אומרת? לא, אין הסכמה להתקדם בלי הסכמות של משרדי הממשלה. זו הייתה ההחלטה, קראתי אותה, להתקדם בהסכמה עם המשרדים ואין הסכמה. אבל את ההסכמה אנחנו מקבלים כאן בוועדה, לא בדיונים פנימיים. מתקדמים תוך כדי, זה הדיון על החוק. אין בעיה.

כי זה לא הדיונים הפנימיים שלך איתם, החוק עבר בקריאה טרומית, אנחנו מבקשים שיהיו פה דיונים על החוק. זה כבר דיון שני שהוא לא על החוק, אלא דיון עקרוני של התקדמות המצב, ולי זה נראה פחות תקין, כי אנחנו רוצים שהחוק הזה יתקדם,

שהגורמים יחשבו שזה כל פעם דיון עקרוני ושאומרים להם לא להילחץ, לא מתקדמים בחוק אלא אנחנו רק עושים דיון עקרוני, אז זה לא מקדם את החקיקה, זה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. עם כל הכבוד והרצון הטוב של שיתוף פעולה עם המשטרה ולבוא לקראת המשטרה, אנחנו עדיין בכנסת ישראל, אנחנו עדיין בממשלה, הממשלה העבירה את זה לוועדת שרים, זה עבר טרומית במליאה, ואנחנו מבקשים שיהיו פה דיונים על החוקים עצמם ולא דיונים עקרוניים, כאשר אחרי זה בעצם נעשים דיונים מקצועיים אחרים בכלל. אז סבבה, אפשר לעשות איזה דיונים מקצועיים שאת רוצה, אבל פה אנחנו מבקשים שהדיונים יהיו כבר על החוק, זה כבר דיון שני שהוא לא על החוק. תודה רבה על האישור. חה"כ מיכל רוזין. קודם כל, הצעת החוק הזאת לא נולדה בכנסת הזאת. אם זה היה איזה משהו חדשני,

שהבאנו עכשיו בכנסת הזאת ולא יודעים איך להתמודד עם זה, הייתי מבינה וגם אז, דיון אחד מקדים כפי שבחוקה אנחנו עושים לא פעם. דיון מקדים שבו אנחנו שומעים את מיטב המוחות ואת מירב הדעות בחברה ובממשלה, התקיים כבר, ובגלל שזאת הצעת חוק שכבר נסחבת מספר כנסות, והגיע הזמן להתחיל לקדם אותו.

ברור שזה לא יעלה לקריאה ראשונה בלי אישור של ועדת שרים לחקיקה, ובלי אישור של הממשלה, אם כך נקבע בתנאים.

כפי שאני עושה בוועדת בריאות עכשיו, בוועדת חוקה, מתקדמים עם הצעת החוק, ומגיעים ביחד איתם להבנות והסכמות,

ובסוף זה עולה לוועדת שרים לחקיקה שממליצה.

הגיע הזמן להתחיל לדבר על הצעת החוק הקונקרטית הזאת ולהתקדם בה.

חה"כ בני בגין.

בהמשך לדברי חברותיי, אני מבקש לשאול האם ידועים הסעיפים, או חלקי סעיפים, או שורות בהצעות החוק, שהן מצויות במחלוקת.

בשביל זה הדיון, אנחנו מתחילים עכשיו את הדיון, ואת השאלה תשאיר לאחרי שהם יסיימו לדבר. הדיון הוא לא על החקיקה. ניגשים להצעת החוק כדי לברר - - - לא,

אני גם רוצה להגיד שהנושא של הדיון הוא לא על הצעות החוק הפרטיות, אלא אתם יכולים גם לקרוא את הנושא, כתבתי אותו במדויק, אין כאן את הצעות החוק הפרטיות כי אני רציתי לעשות דיון על עבודת הממשלה בנושא הזה, בדיוק כמו שעשיתי אתמול על משרדי הממשלה והתוכנית שלהם באלימות במגרשי הספורט. ולכן, כשאני אעשה דיון על החקיקה, אני אעשה. אני רוצה לדעת כיצד המשרד לביטחון הפנים מתקדם, זה חלק מהמעקב שלי והפיקוח. האם ייקבע מועד לדיון - - - כן, אבל אין בעיה, זה כרגע לא הדיון. אבל על זה היה הדיון הקודם, כבר שמענו איך הם מתקדמים או לא. לכן ביקשתי להמשיך בדיון, זה מה שאני עושה. תן להם להציג, ואחרי זה תשאל איפה זה תקוע. לא, אנחנו לא עכשיו מולם, אנחנו כרגע מולך. אנחנו מולך, נכון. הסיפור זה לא מולם, הסיפור זה האם את קובעת חוץ מהדיון הזה, דיון על הצעות החוק? יהיה דיון על הצעות החוק. עד סוף המושב? אני לא יודעת, אולי בפגרה נעשה, נראה. יהיו כאן דיונים גם בפגרה, כרגע יש קצת עומס, יש שבועיים לחוצים מאוד כולל חקיקה, את בטח יודעת, ננסה להביא את זה.

לא, חקיקה של קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. אבל זה מונח בוועדה. חקיקה שאנחנו

אני גם ישבתי לפגישה מצומצמת עם הנציגים של הוועדה. אם הוא לא היה חשוב הוא לא היה מגיע, את יכולה לראות כמה דיונים יש בוועדה. אני יודעת שהוא חשוב. הוא מאוד חשוב, אני מאוד רוצה להתקדם, ולכן יזמתי את הדיון הזה. תאמינו לי שאם הוא לא היה חשוב.

החוק הזה היה יכול להגיע להרבה מאוד ועדות, אנחנו העברנו את זה לוועדה הזאת כדי שזה יתקדם כמה שיותר.

כן היה יכול, בוודאי שהיה יכול. אין בעיה, אבל מה הדיון עכשיו, תנו לי להתקדם. כי העברנו אותו לפה כדי שהוא יתקדם במהרה, לא כדי שהוא יתקע פה, וכרגע הוא רק נתקע פה. בבקשה. גברתי היו"ר, בכל זאת. לא, לא, סיימתי, בבקשה. אבל סליחה, עם כל הכבוד. סליחה, אני רוצה לתת ללייזר, המשנה למנכ"ל, שיציג בבקשה את ההתקדמות כמו שביקשתי. אתן מוזמנות לשאול אותו שאלות.

אני רוצה לדעת האם אני נשארת פה או לא,

אני רוצה לדעת.

אז אני רוצה לדעת האם אנחנו מדברים על הנושא הזה, או כמו הדיון הקודם שלא דיברנו על זה - - - לא, אנחנו מדברים על האיזוק האלקטרוני ככלי למלחמה באלימות במשפחה, אני רוצה לדעת איך המשרד לביטחון הפנים מתקדם, נראה לי שזה חשוב לך. בבקשה, אדוני. האם יש דיון מאחורי הקלעים בין הייעוץ המשפטי של הוועדה לבין הייעוץ המשפטי של המשרד?

למה חברי הכנסת לא מעורבים? סליחה - - - טוב. יש דיונים כי אני ביקשתי לשבת איתו, אתן מוזמנות לקבוע איתו ולשבת איתו.

חקיקה בוועדות לא עובדת ככה, מירב.

היא לא עובדת ככה, עושים דיונים עם הייעוץ המשפטי של הוועדה ועם חברי הכנסת המציעים - - - אבל אני לא עשיתי דיון על החקיקה שלכן.

עשיתי דיון, אני רוצה לדעת איך הם - - - אבל את אומרת עכשיו בתשובה לחה"כ בני בגין שכן יש התדיינות על החקיקה שלנו עם הייעוץ המשפטי.

אני לא עשיתי דיון על החוק של מיכל וקרן, אם הייתי עושה,

היא אומרת לכם שלא.

לא היה, בואו נירגע קודם כל. יש לכולנו אינטרס משותף, והוא להביא את החקיקה שלכן. בואו שנייה נירגע, כי אנחנו כולנו באותו צד. לא, אין זה עניין של להירגע, מירב. לא, תני לי לסיים לדבר. עוברת חקיקה בטרומית, היא צריכה להגיע לוועדה לדיון, את נמנעת מלדון בזה כבר כמה חודשים.

אני קבעתי את הדיון. כן, זה לא דיון על החוק. אנחנו מבקשים דיון על החוק, וזה לא על החוק.

הצהרת בדיון הקודם והצהרת בדיון עכשיו, שהדיון הוא לא על הצעות החוק. אנחנו מבקשים לקבוע דיון על הצעות החוק, תודה רבה. אחלה, אז ייקבע דיון, בבקשה.

אני פונה לוועדת הכנסת להעביר את זה ממך,

חברות הכנסת המציעות נפנה, כי עם כל הכבוד את לא יכולה לתקוע חקיקה. אם את תוקעת חקיקה, עם כל הכבוד, אז נעביר את זה לוועדה אחרת, זה מה שאת עושה. את מצהירה שהדיון הזה הוא לא על חקיקה, כמו הדיון הקודם, וזה אומר שלא קבעת כל המושב, ואת גם לא מתכוונת לקבוע בשבועיים הקרובים, דיון על החקיקה.

מירב, זה מה שאת אומרת. אבל אם את לא תתני לי להתייחס לדברים שלך,

תתני לי להתייחס. את לא מתייחסת, את רוצה לעבור ללייזר, לדיון עומק. אבל אני ניסיתי עכשיו להגיד משפט וחתכת אותי באמצע, עם כל הכבוד לך. אני ביקשתי ממש לפני שהתחלת את הנאום חוצב הלהבות שלך, שנירגע שנייה, וניסיתי שנייה להסביר שכולנו באותו צד, וכן, אני מסתכלת לכן בעיניים ואני רוצה להביא את החקיקה שלכן לפה, ואני רוצה להתקדם. רגע, תעצרי ותנשמי, מה קורה? אנחנו באותו, המטרה שלי לא הייתה - - - מירב, זה לא עוזר המילים שאנחנו באותו צד כשהפעולות הן לא אותו דבר. את לא תפריעי לי לדבר. לא הייתה פגישה, הנה היועצת המשפטית יושבת כאן, לא הייתה פגישה עם היועצים המשפטיים. וגם לא נקבע דיון על הצעות החוק. ואם תהיה פגישה אתן תבואו. אבל מירב, השורה התחתונה היא שלא נקבע דיון בוועדה במשך ארבעה חודשים מאז שזה עבר. מה ארבעה חודשים, זה היה ב-29 בדצמבר, מה את צוחקת עליי? ב-29 בדצמבר זה עבר בכנסת? לא, היה דיון אחרון.

אבל את הצהרת לפרוטוקול שגם הדיון ההוא וגם הדיון הזה לא נוגע לחקיקה. אבל אמרתי לך שיהיה דיון על החקיקה, מה את רוצה? אבל לא יכול להיות שמושב שלם לא הבאת דיון,

תסתכלי מתי זה עבר, באוקטובר לדעתי או נובמבר.

היה כאן דיון בסוף דצמבר. אבל זה לא על החקיקה. על החוק שלכן - - - לא, את אומרת את אותו דבר. מירב לא, את יודעת שזה לא. מה יש לכן, החקיקה - - - אבל את אמרת שזה גם דיון עקרוני ולא דיברנו על החוק. מירב, את יודעת שזה לא על החקיקה, כמו היום. טוב, בואו נסיים את הוויכוח המיותר הזה. הוא לא מיותר בכלל, את תוקעת חקיקה. יהיה דיון על החקיקה, אף אחד לא תוקע. זה מה שאת עושה. אני אשתמש במילים שלך, בואו נירגע. או שתכריזי שהדיון הזה - - - גם כשאומרים לך

או שנכריז שהדיון הזה הוא דיון על החוק, ואם הוא לא דיון על החוק אז ששבוע הבא יהיה דיון על החוק. אנחנו כרגע עושים סטטוס של המשרד לביטחון פנים על איזוק אלקטרוני, נסיים אותו ונחליט מה אנחנו עושים, או דיון בשבוע הבא על החוק, או אני לא יודעת, אני רוצה כרגע לדעת מה הסטטוס ולפי זה להתקדם. תקשיבו, מה יש לכן? יש לי פה חוק - - - כי סליחה, יש לך ועדה לביטחון פנים שאת יכולה לקיים בה כל שבוע איזה דיון שאת רוצה על איזה סטטוס של המשרד. יש חקיקה שעברה אלייך ואת מחויבת לקבוע דיונים על החקיקה, ואת לא עושה את זה מושב שלם, זה הכל.

זה לא קשור לעניין שאת רוצה לשמוע סקירה, את יכולה לשמוע כל יום כל סקירה. אתן בכלל לא מקשיבות למה שאני אומרת.

את כרגע לא עשית שום דיון על החקיקה. אתן עסוקות בעיקר בלצעוק. זה לא לעניין. לא, כי ההתנהגות שלך סופר לעניין, מדהים.

אני עומדת מאחורייך ובאה לדיון הזה.

בהחלט שכן, אבל מה שאת עושה עכשיו זה שאת מונעת חקיקה מחברי כנסת. אף אחד לא מונע חקיקה, ויהיה דיון על החוק. החוק הזה חשוב לי לא פחות משתיכן - - - אבל כנראה שכן פחות משתינו, כי אנחנו רוצות ומבקשות כבר ארבעה חודשים שיהיה דיון על החקיקה, וכל פעם יש דיוני סטטוסים ולא דיוני חקיקה. עכשיו, להבדיל ממך,

שאת רק עכשיו עושה איתם דיונים ענייניים, אנחנו עשינו איתם מיליון דיונים ענייניים, וכל פעם הם מספרים לנו עוד סיפור ועוד סיפור.

אנחנו מבינים שהוועדה הזאת היא פרו משטרה, והכל סבבה עם המשטרה - - - די כבר עם השטויות האלה,

כי אנחנו רוצים שזה יתקדם, גמרנו לשמוע את הסטטוסים, אנחנו רוצים שהחוק הזה יתקדם. מה זה קשור לוועדה הזאת פרו משטרה? זה קשור מאוד, מאוד קשור.

כי אחרת היית מקדמת את זה, כי כל פעם אומרים לך חכי קצת עוד, חכי קצת עוד.

מה זה חכי קצת? ותפסיקו כבר. עכשיו אני ממש מבקשת, תפסיקו כבר להגיד שהוועדה הזאת פרו משטרה.

אנחנו נגיד מה שאנחנו מרגישים.

תגידי מה שאת אומרת, אז אני אענה לך. בסדר, אז אני אגיד - - - אמרת, סיימת, מספיק עם זה. כל פעם שקצת - - - כל פעם שקצת - - - לא,

תפסיקי עם זה - - - אותנו הם מרחו שנתיים, עכשיו הם מורחים אותך, כל פעם הם מורחים מישהו אחר. סיימת?

סיימתם את הנאומים, תודה. לייזר, בבקשה. לא צריך לזלזל בחברות הכנסת המציעות. לא, כי היא לא מזלזלת בי.

לא, כי זה נראה לך שהיא לא מזלזלת? אז אל תיכנסי לזה. את יו"ר הוועדה. מה זה קשור? זה קשור. בבקשה, אנחנו מתחילים.

טוב, בהמשך לדיון הקודם שהיה, אנחנו המשרד לביטחון פנים, ואני באופן אישי, עוסקים בדבר הזה מידי יום ומידי שבוע. אני חושב שאנחנו צריכים את הכלי הזה, הוא כלי חשוב, אבל בצד זה יש כל מיני דברים, ואי אפשר יהיה לקדם את החקיקה עם דברים מהותיים, שתכף אני אגע בהם, לא יסוכמו, כי - - - מסכמים אותם תוך כדי דיונים בחקיקה - - - בדיוק, ולא מאחורי הקלעים. את מפריעה לו

אני קוראת לך לסדר פעם ראשונה, וגם לך. מספיק, אתה מדבר ואף אחד לא מפריע לך. הבנו שאין לנו פה מקום. אם אין לך מקום את מוזמנת לעזוב.

זה הבית שלי כמו שהוא שלך. יפה, אז לא להפריע בבקשה. אז אל תאיימי. אל תפריעי. בהמשך לדיון הקודם - - - קריאות ביניים זה דבר מקובל בכנסת. קריאה שנייה יש לך. בסדר. בהמשך לדיון הקודם שהתקיים פה בוועדה, דיברנו על הנושא של האוכלוסיות, והייתה מחלוקת לגבי אוכלוסייה מסוימת. אנחנו בחנו את הבקשות, ואנחנו תיקנו את ההחלטה שלנו. אם אתם זוכרים, האוכלוסייה הראשונה היא האסירים שסיימו למלא את מלוא תקופת עונשם ועדיין נמצאים בסיכון גבוה, ועל זה הייתה הסכמה על ידי כולם שהם בקטגוריה הראשונה. הטבלה המעודכנת מופיעה בסוף המצגת. האוכלוסייה השנייה, אנחנו חשבנו שנכון שהיא תהיה אותם עצורים ששוחררו בתנאים מגבילים, ואתם ביקשתם את צווי ההגנה. אנחנו תיקנו את ההחלטה, ואנחנו מכניסים לקבוצה הראשונה את צווי ההגנה, כפי שהערתם לנו. זה מבחינת תיקון של אוכלוסיית היעד. יופי, זה חשוב מאוד, זה בהמשך לדיון הקודם. כן, אז זה למשל כן חשוב לחקיקה.

האם החקיקה תהיה, גם הציר המינהלי וגם הפלילי, אני לא יודע, זאת גם סוגייה שטרם הוחלט בה אם היא תכיל את הכל, ויתחילו להחיל רק, כי צווי ההגנה הם בהליך האזרחי והאוכלוסייה של העצורים הם בהליך הפלילי, וגם זו סוגייה, ולכן את זה אנחנו תיקנו. אלה הן שתי האוכלוסיות שבעדיפות, וזה עדכון מספר אחד. הדבר השני, הוא שאנחנו התקשרנו עם חברת ייעוץ שתסייע לנו בהכנת המכרז. אנחנו התחלנו לכתוב את המכרז, ואנחנו עוסקים בנדבכים הנוספים, גם של הדרישה המבצעית, גם האפיון המבצעי, גם תפיסת ההפעלה וגם האפיון הטכנולוגי. אנחנו עושים את הכל ותוך חודש נסיים את הנושא הזה, שהוא חלק ממסמכי המכרז. והחברה הזאת, מה היא - - - יש לנו מאגר יועצים שממנו אנחנו תמיד בוחרים את החברה המתאימה לנושא, שתעזור לנו. יש להם ניסיון. זאת חברה שעיסוקה באלקטרוניקה, או חברה של ניתוח עיסוקים - - - לא, זה עוד לפני האלקטרוניקה, לגיבוש תפיסת ההפעלה. אבל הם מעסיקים יועצים של תחום הטכנולוגיה, הם מעסיקים את חברת 'טנדו' כיועצים שלהם, הם קיבלו אישור לזה. לטכנולוגיה, או גם לארגון של העניין? כל הטכנולוגיה, גם הארגון של העניין. זה הכל ביחד, זה בא בפסקה אחת.

אבל אפשר לפעמים לשכור שלוש חברות, כל אחת מתמחה.

בסדר. זה יועצים משניים שמעסיקים בעסקת החבילה, יש שם גם ייעוץ משפטי, גם כלכלי, כי המודל הכלכלי הוא - - - הבנתי, נו חבר'ה, מה אנחנו מהיום בכנסת, אם זה יהיה עלות ליום מפוקח או - - - הבנו, מחכים לחקיקה הממשלתית ולא להתקדם עם ההצעות שלנו עד שיש חקיקה - - - אתה יכול להמשיך ולהתעלם,

אתה יכול להתעלם אבל את לא תתעלמי, כי אנחנו נטפל בזה. אין בעיה, את לא מאיימת על אף אחד. מירב, בואי. אז זה לגבי הנושא הזה. כפי שהצגתי גם בפעם הקודמת - - - את מייצגת את הכנסת,

למעשה, יש שם שתי קבוצות עבודה. אחת, משרד המשפטים מוביל את הנושא של החוק. ישנם פה נציגי משרד המשפטים שהם מקיימים - - - חוק ממשלתי?

כתבתם במצגת חוק ממשלתי. כן.

אבל הם יעדכנו תכף, ואנחנו עובדים כתף אל כתף גם עם - - - החוק הממשלתי אף פעם לא יהיה דומה לחוק הפרטי. יש לי שאלה עניינית ליועץ המשפטי של הוועדה. האם הצעות החוק שלנו הותנו בוועדת שרים לחקיקה, וההתניה היא לחקיקה

קודם כל הכנסת לא מחויבת - - - אנחנו יודעים שהכנסת לא, אבל כרגע - - - לא,

אני שואלת האם ועדת שרים לחקיקה היא פתוחה לממשלתית או התקדמות בתיאום? זה שני דברים שונים. אני יכולה לבדוק לך את זה, אבל להבנתי בתיאום - - - אין לך את זה בחומר בהחלטה?

או שהם ימוזגו? לא קשור, אבל זו לו הייתה התניה לממשלתית.

אני - - - אבל יש פה תנאי, אם אפשר, אני מחזיקה בידי את ההחלטה.

אחד מהסעיפים של החלטת ועדת השרים - - - מה השם והתפקיד שלך? עו"ד אפרת ליפשיץ, מהמשרד לביטחון הפנים. בסעיף 2 להחלטת ועדת השרים, הצעת החוק תקודם רק לאחר סיום עבודת המטה במשרד לביטחון הפנים. למעשה, עבודת המטה עוד בעיצומה. נכון, זכרתי את זה. חלק מגיבוש תפיסת ההפעלה וכל - - - אבל שאלנו משהו אחר. אני שאלתי מה ההחלטה של ועדת שרים כבר בדיון הקודם. בדיון הקודם, ההחלטה הייתה לא להתקדם עד שלא תתקדם עבודת המטה, ולכן קיימתי את הדיון הזה, לכן אני עוקבת אחרי עבודת המטה, לכן אני מוודאה שהמטה במשרד לביטחון פנים מתקדם. מתקדם כבר ארבע שנים. במקום זה, אני רק מקבלת פה אש וגופרית,

ואני מקשיבה לאיך המשרד מתקדם, ואם המשרד לא התקדם כפי שמצופה ממנו, אנחנו נתקדם עם הצעות החוק שלכן, אבל זה בדיוק מה שאני עושה כאן. בבקשה. אני זוכרת את ההחלטה הזאת,

המשרד התקדם - - - תודה, את יכולה גם להתנצל - - - ארבע שנים מתקדמת, כל הזמן הם התקדמו - - - לא, את מפרשת אחרת, להתקדם זה התקדמות מטרומית לראשונה, אפשר לפרש את זה בשתי דרכים - - - זה בכלל לא מעניין אותי, כי בסוף אני פועלת לפי החלטה שבאמת התקבלה על ידי שרים שהם שרים גם שלי וגם שלכן. הובהר בפניי שצריך להתקדם במקביל לעבודת מטה או אחרי עבודת מטה - - - בחקיקה - - - ארבע שנים, הם כל הזמן יהיו בעבודת מטה.

את טועה. לא נכון, ממש, את טועה.

אף אחד לא אמר לך לא לקדם פה את החקיקה בוועדה. את לא יכולה להגיע אולי לשנייה ושלישית בלי עבודת מטה,

זה ויכוח על עבודת מטה כפי שנתבקשתי - - - מירב, זה גם דירקטיבה שלך להתקדם בחקיקה כוועדה בכנסת.

תמשיך לייזר, אני גם ידעתי שזו ההחלטה, בסדר.

תמשיך - - - מה זה משנה, כתוב שם שאנחנו מחכים לוועדה ממשלתית? לא, אז למה את מטעה פה בדבר הזה? זה מה ששאלנו אותך.

בבקשה תמשיך. את רוצה להישאר לבד, הבנו.

אתן יכולות להישאר, ולתת לי לפקח על עבודת המטה, כפי שנתבקשנו. לא נדרשת לעצור את החקיקה בשביל זה,

תפסיקי כבר. את לא שרה בממשלה, את אמורה לייצג את הכנסת.

את תדברי אליי יפה כמו שאני מדברת אלייך יפה - - - בסדר, ממש יפה, תשאלי את הצופים מה הם חושבים על איך את מדברת. אני לא אמרתי לך שום דבר אישי, מהרגע שאת באת לפה את משתלחת בי ללא הרף, והנה אני אומרת לך, מספיק. בבקשה, תמשיך.

לגבי הנושא של עיקרי התרחישים של הפיקוח הטכנולוגי - - - לא צריך, הכל בסדר, הסדרנים, אנחנו ממשיכים. אז יש לנו למעשה את התרחישים הבאים: אסיר משוחרר, זאת האוכלוסייה האחת שדיברנו עליה, בקשה לצו הגנה מצד המדינה שהוא הליך אזרחי, בקשה לצו הגנה מצד הנפגעת הוא גם הליך אזרחי, והוא יבוא לידי ביטוי בחקיקה. לא הבנתי מה אתה אומר.

שאסיר משוחרר שהוא ברמת מסוכנות גבוהה - - - של אלמ"ב,

ישנה אפשרות או שהאישה תגיש בקשה, כלומר שאנחנו נעדכן אותה שהוא אמור להשתחרר בעוד חודש מבית הסוהר, וכלי הערכת המסוכנות שהפעלנו מצביע על כך שהוא ברמת מסוכנות ושתגיש את הבקשה, או ערוץ מדינתי שיגיש את הבקשה. אנחנו צריכים, גם בנושא הזה, להביא את זה לידי ביטוי בחקיקה.

אם האישה אומרת שהיא לא רוצה, והמדינה עדיין חושבת שהוא ברמת מסוכנות גבוהה, צריך לראות מי זה הגורם שיבוא - - - אבל זה בדיוק הדיונים שנעשה פה, זה דיונים בוועדה, כך כל אחד יבוא, יבואו הארגונים, אלה בדיוק הדיונים שאנחנו צריכים לעשות כאן בוועדה, זה לא אתם בעבודת מטה. למה לא - - - ככה, כי זה בול סוג הדיונים. אצלנו לדיונים בצוות המשפטי יבואו מוכנים, מה פסול בזה?

זה בסדר גמור, ככה צריך לעשות. אני חושב שהם מביאים את הדברים המקצועיים, מתרגמים את זה ומביאים, אם יהיו מחלוקות נתקן.

כשמדובר בהצעת חוק ממשלתית, אבל פה יש הצעות חוק טרומיות.

זה ההבדל, מירב. זה הפרדת הרשויות כאן בממשלה תמשיך בבקשה. זה מפריע לי. רשות מבצעת, רשות מחוקקת את כל הזמן מפריעה. את ברשות המחוקקת, לא המבצעת.

כמובן שבקשה לצו הרחקה הוא בהליך הפלילי, והוא נעשה על ידי המדינה,

משטרת ישראל היא זו שצריכה לפנות לבית המשפט. הנושא של צווי הגנה, לאחר התרחשות אירוע אלמ"ב,

עוד פעם, או על ידי האישה או המדינה, ובנושא הזה אנחנו באמת צריכים להביא את זה לידי ביטוי בחקיקה עצמה, ועובדים על זה, תכף הצוות המשפטי יעדכנו. לגבי הסוגיות המרכזיות, שזה גם חלק ממה שיבוא לידי ביטוי בחקיקה, אז הסוגיות המרכזיות שאנחנו מיפינו, ואני חושב שהם הליבה, זה הליך הטלת הפיקוח הטכנולוגי בהליך האזרחי והפלילי, הליך הסרת הפיקוח, סמכות אחריות ואפיון הפעולות שיתבצעו במוקד. צריך לזכור, המוקד שאנחנו מתכננים להקים אותו יהיה עם מוקדים שיהיו בקשר גם עם האישה וגם עם הבעל. לגבי כל התהליך וכל הסמכויות, צריך לזכור שהחברה שתזכה במכרז היא זאת שתצטרך להקים את המוקד ולפתח את - - - מה הוא חושב שיצטרכו להוציא אותנו? נצא בלי בלגן, הנה. הכל בסדר, אף אחת לא יוצאת, בואו נירגע. לא, הביאו את מרינה. טוב לנו שמרינה כאן, הכל בסדר. תמיד טוב לנו שמרינה כאן. נכון, זה מה שחשוב, את רואה? אפילו על זה הסכמנו.

אנחנו מתכננים במוקד הזה,

מעבר למוקדנים, שני תאים.

שיהיו שם באופן קבוע 24/7 נציגי משטרה, כדי לעבוד במעגלים קצרים מול המוקדים, המשל"טים של משטרת ישראל, כי הם אלה שמפעילים את הכוחות, אל מול הפרה כזו או אחרת.

אותה חברה שתזכה בהפעלת האזיק, המשל"ט שלה יהיה אצלה והיא תדווח למשטרה, או שהמשל"ט יהיה במשטרה? המשל"ט יהיה במשרד לביטחון פנים, החטיבה של השר של המשרד מקים את הפרויקט הזה. מי שזוכר את הפיקוח האלקטרוני, את הפק"ל שפועל היום בשירות בתי הסוהר, המשרד לבט"פ הקים אותו והפעיל אותו מספר שנים, ולאחר מכן הוא העביר אותו לשירות בתי הסוהר. יהיו עובדי מדינה, מפקד המשל"ט, אחראי משמרת בכל משמרת 24 שעות - - - זאת אומרת, בתוך המשרד לביטחון פנים תהיה יחידה עם עובדי מדינה, עם הזכיין, שהם בעצם יפקחו וינטרו על אותו אדם שקיבל את האזיק. כן, ייצרו קשר, יעשו את כל הפעולות שנדרשות.

ואם הוא מפר את התנאים, הם מתקשרים למשטרה בעצם?

רגע, רק עוד מילה. הסיפור הזה, זה בדיוק המקום הזה שבו אתם אומרים שעכשיו אתם צריכים עוד תקנים? זה האירוע? מה זה צריכים תקנים?

ברור שאנחנו צריכים תקנים. אז ברגע שאתה אומר שתהיה עוד יחידה זה הופך את זה לסיפור אחר מאשר כשזה באמת חברה, כמו שקורה במדינות אחרות, שמדובר בחברה שעושה גם את החומרה וגם את המוקד הטלפוני, ואפשר איכשהו לנתב את זה, לא ליחידה שלמה אלא אפילו סוג של עוד טלפן ב-100. זה מאוד מלחיץ אותי היחידה הזאת, כי כל פעם - - - לא, אנחנו רוצים שזאת תהיה יחידה.

לא יהיה טלפן ולא יהיה זה, שתהיה יחידה נפרדת עם תקנים,

אני מדבר על יחידה, אנחנו לא מדברים על - - - אבל אם זה הולך לטלפן אנחנו יודעים מה קורה. לא, אבל שזה יהיה על החברה הפרטית. זה ממש לא מתאים הטלפן, היחידה הנפרדת היא מחוברת,

מה זאת אומרת, למה שלא יהיה? יהיו מוקדנים. יהיו מוקדנים, זאת בדיוק המטרה של זה. התפיסה היא שיהיה שילוב של הזכיין יחד עם סמכויות שלטוניות. אי אפשר הכל, בסוף צריך להיות אחראי משמרת שהוא עובד מדינה, מישהו צריך להיות אחראי על זה. אתה צודק, אבל פה הדיון, האם זאת יחידה שלמה ואז זה תוקע את כל החוק, או שזה - - - לא, יש שילוב של הזכיין עם עובדי המדינה או ליחידה. כמה אתם רואים? שלושה, שמונה, שנים עשר? מספר כללי, רק כדי להרגיע את קרן, או לא להרגיע. אני פשוט בסיפור הזה כל כך הרבה זמן. אנחנו גם לומדים מה קיים בפיקוח האלקטרוני שנמצא בשירות בתי הסוהר, ושם יש בכל נקודת זמן בין שלושה לארבעה מוקדנים, שהם מפעילים את המוקד. לא, אני שואל על פקידי המדינה. אז אנחנו מדברים על מפקד, סגן שהוא יהיה גם אחראי גם על התורה והכלים, מישהו שיהיה אחראי על הרשמות, כי בכל זאת זה מאגר מידע - - - לא, אין לי טענה, אז רשמתי שניים, מי עוד? עוד שלושה אחמ"שים? אני מניח שאנחנו מדברים על סביבות 15 איש סך הכל. משניים קפצת ל-15, לייזר. אז לא, תשמע, יש שלושה אחראי משמרת, בכל משמרת צריך להיות עובד נוסף. אז קרן, זו יחידה. אבל זה בדיוק העניין, כל פעם זה נופל על זה, על הקמת היחידה הזאת.

היחידה הזאת לא גדולה, אבל זו דרישה לעוד תקנים ועוד תקציב. בסדר, הבנו. אתה יכול להתקדם. היחידה הזאת תיתן שירות גם ליחידת הפיקוח על עברייני מין? כרגע, לא. לא? לא, אנחנו מדברים כרגע על אלמ"ב. אני מבינה, רק שאלתי. נאמר לנו בהערות המשפטיות שזה לא יכול כרגע להיות מורחב - - - אבל אני חייבת לומר, שעל זה אנחנו נצטרך, בעיניי יו"ר הוועדה, לעשות דיון, כי זה תמיד היה דיון, האם צריך להקים יחידה שלמה או לא, וטענתי היא שלא, כי הרוב נופל על החברה הפרטית החיצונית. תודה, אתה יכול להמשיך עם הסקירה. הנושא של הסרת הפיקוח הטכנולוגי גם צריך לבוא לידי ביטוי בחקיקה, וגם הנושא של מידע והגנה על הפרטיות. אלה למעשה הן ארבעת הסוגיות המרכזיות שאנחנו עוסקים בהן אל מול החקיקה בנושא הזה. להזכירכם, שמבחינת תפיסת ההפעלה, אנחנו היינו מאוד רוצים, וזה מתוך דיונים בצוות המשפטי, שהזכיין כן יהיה מסוגל להפעיל את מה שנקרא "סיירת האופנועים", כדי שבהינתן הפרה, בין אם זה - - - רגע, סיירת אופנועים שלו? של החברה שלו? שלו, שהוא ירוץ ויגן על האישה. הוא לא יתעסק עם הפוגע, מי שיתעסק עם הפוגע זה אך ורק אנשי משטרה.

אז זה חשוב כי עשינו את זה - - - למה זה צריך - - - לא, אני שואלת עכשיו, תודה. באלימות נגד צוותים רפואיים, עשינו אפשרות שהאחות לוחצת על אפליקציה, ואותה חברה פרטית שזכתה במכרז גם מפעילה את האפליקציה שהאחות לוחצת ישר בטלפון, וגם מגיעים סיירים של החברה, לא שוטרים. לכן שנייה עצרתי כדי להבין, על זה אנחנו מדברים? על זה שהיא תלחץ על האפליקציה ויבואו אותם חבר'ה? או הם או שהמוקדן, זה לא משנה. זאת אומרת, זה לא רק העניין של להפעיל את המשל"ט, אלא גם האופנוענים יהיו אופנוענים של אותה חברה שנבחרה. אוקיי, זאת הייתה נקודה שחשובה לי. אנחנו חושבים שזה כוח התגובה המהיר ביותר, פחות משבע דקות, שיגיע לאישה. חשוב ביותר להגן על האישה. מי שיתעסק עם הפוגע שהוא עשה את ההפרה והוא בתנועה או לא בתנועה זאת משטרת ישראל, כוח סיור ולא רק סיירת אופנועים.

אבל גם אין לך מספיק אופנועים במשטרת ישראל היום בכל עיר, כדי שיגיעו במהירות כמו אותה חברה פרטית,

והזמינות היא לא - - - אין לך, ראיתי כמה אופנועים יש בתל אביב. זה מוכח בסיירת הבנקים. זה מוכח גם בבנקים וגם בקופות החולים אגב, בקופת חולים מכבי זה עובד מדהים.

אני מקווה שבחקיקה יאפשרו לנו את הדבר הזה, אני חושב שזה דבר חשוב ביותר כדי שנסגור את הפער הטכנולוגי - - - אתה מכניס את זה במכרז? כן, ודאי. אז למה שלא יתנו לך את זה בחקיקה? צריך לקבל אישור שהפעולה הזאת להגנה על האישה הוא אפשרי על ידי - - - בגלל שאתה מפעיל כאילו לא כוחות משטרה אלא כוחות אחרים?

זה קריטי בעניין, אני רואה את משרד המשפטים פה.

עשינו את זה בקופות החולים עם האלימות נגד צוותים רפואיים, וזה משנה משחק של האבטחה. עכשיו מבחינת לוח הזמנים שמופיע כאן - - - אז את לא מבינה איך זה שינה.

יש לי שאלה, לא הייתי בזה אז אני באמת לא מבינה. אח או אחות שמזעיקים באפליקציה, יש גם אבטחה במוסד, כלומר יש איזה תיאום - - - אין, הוא מבוגר,

את ראית את השומר בכניסה, אגב הם הורידו את השומרים בכניסה לקופות החולים. אבל אני בכל זאת שואלת, במקרים האלה, ברור שמדובר פה באדם אלים ופה באדם אלים, אבל באלימות במשפחה, באותו רגע שבא אותו סייר להגן על האישה, גם נמצא שם מי שאמור לפגוע בה, גם יכולים להיות ילדים בסביבה. זאת אומרת, אני לא בטוחה איזו הכשרה יש לאותו אדם שבא להתמודד עם הסיטואציה הזו. אז יכשירו אותו, כמו שוטר שמגיע. אבל זה בדיוק העניין. אבל למה ההפרטה הזאת?

גם בצוותים רפואיים, עוד פעם אני נותנת לך דוגמה מהעבר שלנו, בגלל שהכשירו אותם אז כשהם הגיעו, הם הרבה פעמים הציעו לתת לו כוס מים, ביקשו ממנו לצאת החוצה. בגלל שהם מספיק חזקים פיזית, הנוכחות שלהם הספיקה. אגב, הם לא נגעו בו.

לא מפחיד אותך פה ההפרטה, לתת בידי ידיים אזרחיות סמכויות? זה מאוד מטריד אותי, את יודעת למה הסמכויות? אז אני רואה שלהציל חיים - - - הוא לא מתעסק עם הפוגע.

אם הוא שם הוא יתעסק איתו. את לא מבינה איך זה שינה את האלימות נגד צוותים רפואיים. הוא לא שם, איך הוא שם?

הרי הצימוד לא אפקטיבי אם הם גרים תחת קורת גג אחת. לא, הוא נכנס אליה הביתה.

אבל יש ניטור. ברגע שהוא יצא ממקומו או שהוא התקרב, הרי דיברנו על כך שיש שני מעגלים, מעגל חברה ומעגל הפרה. ברגע שהוא נכנס למעגל אני לא מחכה, אני שולח כוחות - - - הוא לא מחכה עד

קודם כל אתה מרים טלפון שתזוז ואז אתה שולח. וגם תחשבו שהוא לא מחכה עד שהוא יגיע לילדים.

ברגע שהוא מפר את צו ההרחקה - - - יש התראה ראשונה. קופצים לו שני הסיירים האלה. באידיאל.

יכול להיות גם שהוא יספיק להגיע הביתה כי יהיה מאוד מהיר ולא יעלו על זה, אבל גם אם הוא יגיע, אם את מכשירה את אותם חבר'ה, מה ההבדל בין זה לבין שוטר? גם לא כל שוטר עובר הכשרה.

אני לא רוצה בשוטר, יש הבדל בין שוטר לבין חברה פרטית שמעסיקה מאבטחים וסיירים או איך שתרצי לקרוא להם, אחרת בואו נבטל את המשטרה ונהפוך את כולם לחברה פרטית. לא, ממש לא, אני רוצה לחזק את המשטרה. אני חוששת, את יודעת, בסוף אני חוששת מזה שיש פה אנשים שגם אם תעשי להם הכשרה של שלושה ימים, אין להם הכשרה של שוטר. כן, אבל החשש לחיים שלה. פה גם שכן היה עוזר, מיכל, כל אחד היה עוזר.

זה מה שקרן אומרת, גם אם היה בא שכן, כמו נגיד במקרה של שירה איסקוב ועדי גוזי, מספיק שהאבא של עדי הגיע וביחד הם הצליחו למנוע את הרצח שלה. אז אם אנחנו עושים עכשיו חישובים של מה הרבה יותר חשוב לי עכשיו, להציל את האישה והילדים אל מול אותה הכשרה שהוא יקבל גם - - - בסדר אבל זה לא או-או.

סביב זה אפשר להביא גם יחידות מתנדבים, אנשים ישמחו להיות מתנדבים בכזה ארגון. גם במשטרה יש מתנדבים, את רואה אותם והם נראים כמו שוטרים לכל דבר. זה לא מייתר את הכוח המשטרתי. יהיו אנשים שירצו להתנדב לכאלה גופים. כשיגיע אותו אופנוען לוודא שהאישה במקום מוגן, והוא נמצא שם,

צריכה - - - נכון.

נכון, אבל אתם מזעיקים את המשטרה תוך כדי? בוודאי, אבל תחשבי בתל אביב עכשיו, יש פקקים, אין לך מספיק אופנוענים, אפילו לאופנוען של מד"א ייקח זמן להגיע.

גם לסייר הפרטי ייקח זמן. אז את לא מאמינה, אני אקח אותך איתנו אם תרצי,

באיזה מהירות הם מגיעים. לא, אנחנו נקבע SLA במרחב, זאת אומרת שהם

רק בגלל שעשיתי את זה אצלי על אלימות נגד צוותים רפואיים, ממש עשינו התנסות של קריאה של אחות בקופת חולים מכבי.

האפליקציה גם הרבה יותר טובה מהכפתור הזה, אם נגיד היא בשירותים או במטבח הוא נופל עליה, אז היא ישר לוחצת על הטלפון ומגיעים.

בכל ההיתקלויות של אותם סיירים, אפשר גם לבחון את זה, לא הייתה אלימות, הייתה הרגעה, נתנו לו כוס מים, הוציאו אותו החוצה. אבל פה בעצם זה כפול, כלומר גם הסייר וגם השוטר מגיעים. בדיוק, אבל עד שהשוטר יגיע, שיהיה כוח חירום.

השוטר מגיע לא אליה אלא הוא מגיע אליו, לעצור אותו,

נכון, בוודאי.

לגבי לוחות הזמנים, אנחנו רוצים עד - - - מיכל, יש כאן משפטנים, ההסתייגות של בג"ץ בעניין בתי סוהר פרטיים נגעה לאכיפה ולענישה, אבל אני לא זוכר שהיה על זה פסק דין מיוחד - - - זה אכיפה. לא, לאכיפה עונשית, הוא ישים אותו בצינוק, הוא ימנע ממנו כך וכך, פה מדובר באמת בעזרה ראשונה ואין פה הענשה, אז הוא ממתין גם לשוטר. השאלה של חברות הכנסת היא על העניין - - - סליחה, את מסכימה בערך עם מה שאמרתי? בגדול, כן. אני רק מחדדת, השאלה של חה"כ רוזין נגעה למעורבות של גורם פרטי בהליך שבאופן יסודי מהותי אמור להיות מעורב בו שוטר וכוח משטרתי.

אז לכן צריך לסייג אותו. הפרטה - - - צריך לסייג, צריך להבין שזה כוח חירום, צריך להבין שהמשטרה - - - אבל בין האלטרנטיבות, עדיף שזה יהיה מה שאתה אומר,

ככה זה התחיל ברווחה, ואת יודעת, בסוף זה - - - זה לא אותו דבר ברווחה. כן, אבל את יודעת, בסוף יש גם דברים טובים בזה.

יש עמותות מעולות שעובדות,

אפילו "יד שרה".

אני חושבת שהאירוע הזה הוא אירוע חירום. אם תרצי אני אתן לך קצת שתראי מה עשינו בכנסת ה-20,

עם אלימות נגד צוותים רפואיים, זה היה ממש משנה משחק.

המשטרה היא הכוח שיכול לעכב, לאזוק, אין להם אפילו את הכלים, הם ממש כוח חירום שמגיע רק כדי להרגיע את השטח, ודווקא לפחות ממה שאני ראיתי, זה שינה את האירוע.

לגבי לוחות הזמנים, אנחנו לקראת חודש מאי מתכננים את זה כך שהמכרז יהיה מוכן לפרסום, וכמובן הצעת החוק. יש פה נקודה אחת שאני מבקש להבהיר, אנחנו בחנו את זה ודנו בזה אתמול. יש מצבים, שאם יש איזשהו בסיס חקיקתי ועושים רק שינויים ותוספות, אז אפשר לפרסם מכרז ולציין, שיישום או התקדמות בהפעלת המכרז יהיו בסיום החקיקה.

מאחר והחקיקה היא חקיקה מלאה, אין אפשרות לפרסם את המכרז לפני שהחקיקה עוברת, ופה צריך - - - אז איך תעשה את המכרז בסוף חודש מאי אם אין לך

עכשיו אתם המחוקקים, צריך לראות בנושא הזה, כי אם לא יהיה עיכוב, אני מבחינתי רוצה לפרסם עם ההערה הזאת אבל נאמר לי שזה בלתי אפשרי, כי אין שום חלק של חקיקה שאפשר להתבסס עליו, פעולה כזו או אחרת, זה מה שנקרא חקיקה מהיסוד. לא הבנתי מה הוא רוצה. זה לא יהיה עד מאי. אבל בדיון הקודם אמרתם שאתם מתכוונים להביא את הצעת החוק הממשלתית במאי, זה מה שזכור לי. אז אתם תפרסמו תזכיר? אני שואלת לא אותך אלא את נציגי הייעוץ המשפטי במשרד המשפטים. בסדר, תכף הם יתייחסו. אני אומר שיש פה באג - - - מה הבאג בהצעת החוק הממשלתית? לא, לא בהצעת החוק. אני לא יכול לפרסם - - - אתה לא יכול לפרסם מכרז - - - אני רוצה ב-1 ביוני לפרסם את המכרז - - - אמרת במאי לפרסם. בסוף מאי אני גומר את העבודה ומוכן לפרסום, ונאמר לי שלא נוכל לפרסם עד שהחוק לא יעבור.

למה אי אפשר? הרי מכרז לוקח זמן, צריך להשאיר אותו באוויר,

יש מצבים שאנחנו כותבים שהמכרז - - - תלוי בתזכיר החוק. אוקיי, אז אי אפשר? אז פה נאמר, מאחר והחקיקה המלאה, מבחינת הנושא הזה, אי אפשר לפרסם אותו בהערה הזאת. שמה החקיקה? תסבירי לנו את זה, משרד המשפטים, יש פה את היועמ"ש של משרד הבט"פ. אם משרד המשפטים ירצה להשלים אז בשמחה. הרעיון הוא שאין פה איזשהו רכיב מסוים שומר בפני עצמו שאפשר לפרסם את המכרז לגביו, והוא לא תלוי חקיקה.

כל המכרז כולו תלוי חקיקה - - - אם רק היינו מתקדמים עם החקיקה. גם מבחינת שוויון - - - אבל רגע, אי אפשר לעשות את המכרז במקביל, ולכתוב במכרז שהוא תלוי בחקיקה? מה הבעיה להוסיף סעיף כזה? כשיש איזשהו רכיב אחד מסוים שרק הוא תלוי, אז אפשר לעשות את זה. כשכל המכרז כולו הוא תלוי חקיקה אז זה פשוט יוביל למצב שבו חברות לא ירצו לגשת למכרז. אוקיי, מתי החוק יהיה מוכן? כי בדיון הקודם אמרתם שהוא יהיה מוכן במאי. הכוונה היא שנסיים את גיבוש הצעות החוק הממשלתיות עד מאי. למה זה הצעות חוק ממשלתיות? זו הצעת חוק ממשלתית שאליה ימוזגו הצעות חוק הפרטיות. הצעת חוק, לא הצעות חוק. יש שתי הצעות, יש את ההצעה בפן האזרחי ואת ההצעה בפן הפלילי. זה שתי הצעות נפרדות. אבל שתיהן של המשרד לביטחון פנים? של משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים. אז יש פן אזרחי ופן פלילי?

מתי אתם מתכוונים? אמרתם במאי.

אוקיי, אז מה? כדי שהמכרז יוכל לעלות לאוויר - - - הבנתי, המכרז תקוע בגלל הצעות החוק, איפה הצעת חוק?

אנחנו מגבשים אותה, הנה חברותיי ממשרד המשפטים יוכלו להרחיב.

את ממשרד המשפטים? כן, רחל ספירו, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. מה שחברתי אפרת ניסתה להגיד, זה שאנחנו בעצם נסיים את הצעת החוק הממשלתית סביב,

מה שחברי אמר כאן. אנחנו עובדים במקביל, צוות החקיקה וצוות תפיסת ההפעלה, ואנחנו חייבים לעבוד במקביל כדי להבין מה בדיוק לעגן בתוך הצעת החוק, איזה הסדרים וכולי. כבר התחלנו לעשות דיונים במקביל. לגבי הנוסח עצמו, הוא יהיה מוכן עד סביבות מאי. העניין הוא, שהוא עוד פעם תלוי בשלוש קריאות בכנסת, ולכן בזה אין לנו - - - עזבי רגע את שלוש הקריאות, את זה תשאירי לנו. כן. תסבירי לי, את פה בוועדה ויש כאן פרוטוקול, את אומרת שבמאי יהיה תזכיר חוק אזרחי ופלילי?

למה את אומרת לא? אנחנו בעצם בדיוק בימים האלה דנים - - - היא לידך אומרת לא,

אני גם ממשרד המשפטים, קרן רוט. מירב, הם כבר חמש שנים אומרים במאי, רק שתדעי. דקה, את רואה שאני מנסה לפענח את זה. כן, מאיפה את? קרן רוט, משרד המשפטים, מייעוץ וחקיקה פלילי. את הפלילי ואת האזרחי?

יופי, באתן שתיכן, זה טוב.

אבל תדברי, את השתקת את עצמך. טוב שהן נפגשות פה. הן נפגשו גם אצל לייזר, אבל תגידו לנו,

ככל שיהיו יותר דיונים על חקיקה בכנסת, כך תיפגשו יותר וכך תגמרו גם את החקיקה הזאת, ככה זה עובד.

ולכן אני מתייחסת להצעות החוק שלכן ברצינות ואני עושה את הדיון. כן, בבקשה, מה את רוצה להגיד על זה? ההתייחסות שלי היא רק להצעת החוק הפלילית. כן, מה ההתייחסות שלך? להצעת החוק הפלילי, לאור התיעדוף השונה שהוחלט עליו כרגע, שבשלב א' מקדמים את הצעת החוק האזרחי, אז אנחנו כן רוצים ללבן את הסוגייה של האם זה נכון לקדם במקביל ובמוצמד גם את הצעת החוק הפלילי. למה את צריכה ללבן? למה את לא יכולה לעבוד במקביל? משום שהיו סיבות - - - יש משהו באזרחי שמשפיע עלייך

האם אנחנו רוצים לקדם את הצעת החוק הפלילי בהמשך ישיר - - - בוודאי שאנחנו רוצים. הדברים שעלו - - - בואי תסבירי לנו את הדילמה החוקית. הדברים שעלו, בין היתר בוועדה בפעם הקודמת, הם בהחלט חלק מהדברים שגם עלו בדיונים אצלנו, ביחס לשאלה האם נכון לקדם את זה, ומה יהיו המשמעויות, למשל ביחס למסוכנות שאנחנו נקבע ביחס לאותם אנשים, האם זה עלול להוביל ליותר שחרורים של אנשים שנמצאים במעצר למשל, דברים שגם עלו פה בוועדה בפעם הקודמת. לאור הקשיים האלה, ובין היתר לאור טיעונים נוספים שעלו בישיבות פנימיות, הוחלט לשנות את התיעדוף, ולהחליט שבשלב א' מקדמים את הצעת החוק האזרחי. מה אומרת הצעת החוק האזרחי? אני רוצה להבין. תגידי את קודם את האזרחי. עם כל הכבוד, איך אפשר להפעיל את כל המיזם הזה בלי הצעת חוק פלילי? זה לא ברור לי. בואו נשמע את התשובה למה שמיכל רוזין שאלה, תסבירי. אז הצעת החוק האזרחי בעצם מתייחסת,

למסגרת - - - למכרז? היא לא מתייחסת למכרז, המכרז בעצם יוצא לפועל - - - הוא לא יכול לצאת כי אין הצעת חוק אזרחי, זה מה שהוא אמר לי עכשיו. כן, אבל שאלתם לגבי המהות? מה הצעת החוק האזרחי אומרת? בעצם לאפשר להטיל צו הגנה בפיקוח טכנולוגי, כשאנחנו בדיוק בימים אלה דנים,

גם בשים לב לכמות הצימודים שיש, האם יש צורך לעשות תחולה הדרגתית, היבטי שוויון, איזה אוכלוסיות אנחנו מכניסים בשלב ראשון,

יכול להיות שכולם ייכנסו, אנחנו בדיוק מלבדים את זה - - - למה זה אזרחי ולא פלילי?

יש פה - - - אז אני אסביר, היום לפי החוק - - - כי עוד לא התחיל - - - אני מנסה להבין במהותו של עניין את - - - צווי הגנה הם בהליך אזרחי. אני אנסה להסביר. היום החוק למניעת אלימות במשפחה קובע, שלכל בית משפט אזרחי יש אפשרות לתת צו הגנה, אגב גם בתי דין דתיים, צו הגנה להגנת מאוים או מאוימת, בהינתן עילות מסוימות, בין היתר פגיעה, חשש לפגיעה, התעללות מתמשכת - - - מיכל, לפני שיש כתב אישום בהליך פלילי, היא קודם כל מגישה בקשה לצו הגנה, לכן זה הליך אזרחי ולכן זה גם חוק אזרחי.

רגע, אבל אז אנחנו יהיה חסר החלק של סדר הדין הפלילי. לא, אבל אז מגיעה הצעת החוק הפלילי. אז רגע, אז בואי תגידי לי מה צריך לשנות בפלילי. מירב, אם אפשר לשאול שאלת הבהרה?

האם יהיה יתרון, נגיד מבחינת המציעות או מבחינת החברה בישראל, בהצעת החוק שאתם מכינים בייעוץ וחקיקה אזרחי? האם ניתן יהיה לומר, יש לנו נתח ונתקדם מכאן?

אני אגיד לך למה, גם דיברנו על זה בדיון הקודם, אמרו שיש בעיה כי האישה רק באה וביקשה צו הרחקה והיא אפילו עוד לא התחילה הליך פלילי, ואז הבנו למה זה הולך לאזרחי, ואז גם הבנו את המשמעות של זה שהם מודאגים מבחינת חופש הפרט וכל הזכויות האלה שמשרד המשפטים אוהב, אני יודעת כי אני נתקלת בזה כבר כמה פעמים, אל מול הזכות שלה באמת לקבל את צו ההרחקה מהרגע שהיא מרגישה מאוימת, ואז בטח אתם בודקים מה המסוכנות ואת הדברים האלה, והם אצלכם. מה ששואלות חברות הכנסת, וגם אני, כי לי חשוב שהמכרז יצא, אז השאלה היא האם זה תלוי רק בך או בשתיכן? המשרד לביטחון פנים - - - לייזר, במי אתה תלוי כדי להוציא את המכרז? כי הן אומרות - - - אבל אני לא מבינה,

אתה הוצאת לפני שנה ומשהו מכרז, כבר עשית אותו.

את ה-RFI.

את הפיילוט. עשינו הצגת יכולות, אבל לא עשינו מכרז.

בואו נשמע מלייזר מה הוא צריך - - - זה היה לפני למעלה משנה כשעשית את ה-RFI? אז את מבינה שכל הוא עושה בלגים ארוכים מידי? בגלל זה אנחנו שואלים את השאלות, כדי להבין. בואי נראה. תסביר לי, במי אתה תלוי כדי להוציא את המכרז במאי? בחוק האזרחי בלבד? הרי שתי הצעות החוק, כלומר האזרחי והפלילי, הן תלויות אוכלוסיות. אז שתי האוכלוסיות הראשונות שאנחנו מדברים עליהן זה בהליך האזרחי, ולכן החקיקה הזאת נדרשת. האפיון שלכם, ברגע זה יש לכם אפיון?

זה לא חשוב אם זה פלילי או - - - לא, השאלה היא במה הוא מותנה, כמו ששואלת חברתי - - - אז אם הוא אמר לי והיא אומרת, הן מהנהנות - - - אני צריך תשתית חוקית - - - זה חוק אחד, מה זה אזרחי פלילי, זה חוק אחד שצריך - - - תגידי, את שם ליד שי סומך, מה התפקיד שלך? אני רואה שאת כל הזמן מהנהנת. שלהבת אינשטיין אלפסי, עורכת דין מהלשכה המשפטית של משרד הרווחה. את רווחה? אוקיי, מה העמדה? מאחר ואנחנו רוצים לקדם את ההליך כלפי אוכלוסיות שהן בהליך האזרחי, לדוגמה אסירים משוחררים עם מסוכנות גבוהה הם בהליך האזרחי הם לא בהליך הפלילי, אז החקיקה היא נפרדת. יש התקדמות בהליך הפלילי והתקדמות בהליך האזרחי. לגבי האוכלוסיות של התיעדוף, באמת כמו שאליעזר אמר, אנחנו מתעדפים כרגע את האוכלוסיות בהליך האזרחי, ולכן אנחנו מתקדמים - - - יפה, אז האם - - - בהליך הפלילי מדובר על חשודים, בהליך האזרחי לא חייב שיהיה - - - שנייה, אז מה שאתן אומרות שם, כי אני רואה את ההנהונים מפה, זה שההליך האזרחי הוא כרגע מספק בשביל לצאת למכרז?

ומתי תביאו את הצעת החוק של האזרחי? כפי שצוין פה, אנחנו מגויסים ביחד, זה תלוי בשני הצוותים - - - זאת אומרת שכשאני פותחת את המושב של הקיץ, במאי, אפשר יהיה לעשות דיון על הצעת חוק, שזה אומר שהיא תצא רק לתזכיר והערות הציבור, אפשר גם לעשות דיון על הצעת החוק עם חברות הכנסת כדי לראות איפה זה מתחבר. אני לא יודעת כרגע להגיד אם יצטרך תזכיר או לא יצטרך תזכיר - - - זה לא חייב לצאת להערות הציבור? זה תלוי אם היה - - - זה תלוי במה? הייתה הצעת חוק ממשלתית ב-2018 שבסוף לא קודמה - - - שכבר יצאה להערות ציבור?

אם לא יהיה שינוי מהותי,

הייתה הרבה עבודת מטה גם לגבי השינויים וגם לגבי איזה סוג של כלי וכמה אפקטיבי הוא וכולי, אז יכול להיות שלא נצטרך - - - אם הצעת החוק האזרחי שלך דומה להצעת החוק שיצאה להערות הציבור כבר - - - אז יכול להיות שאפשר לבקש פטור מתזכיר, ולהמשיך - - - אז אנחנו רוצות שתבקשו פטור מתזכיר, כי חבל על הזמן. סליחה, פטור מפרסום להערות. מפרסום הערות לציבור, אם כבר עברנו את זה, חבל על הזמן. חברות הכנסת מוטרדות ובצדק. או שאפשר לפרסם לתקופה קצרה יותר, לתקופה מקוצרת. אני כותבת לי את זה גם פה, שאני אזכור לדיון הבא. אוקיי, אבל אני כן רגע שואלת על ההליך הפלילי, מה איתו? אם הם הולכים להצעת חוק אזרחי, לייזר מוציא מכרז, מה קורה איתכם? את מחכה לתוצאות של המכרז? אנחנו בעיקר רוצים לראות ולהכיר את הכלי לפני שאנחנו מתחילים להפעיל אותו בהליך

כי בהליך הפלילי יש לנו כלים אחרים היום, שאנחנו לטעמנו סבורים שבשלב הזה יכולים לתת מענה, לפני שאנחנו מפעילים אותו, וצריך להבין את ההשלכות של זה.

בגלל שהיום בהליך הפלילי כן יש לנו כלים אחרים לעצור חשודים, אנחנו רוצים לבחון את הכלי הזה, ולהבין מה יהיו המשמעויות שלו ככל שאנחנו נפעיל אותו בהליך הפלילי. זאת אומרת, שאת במקביל ממשיכה את הצעת החוק הפלילי?

אבל מה שהכי חשוב לנו כרגע, וגם לחברות הכנסת המציעות, זה שההליך האזרחי יצא לפועל, אותה הצעת חוק שכבר פורסמה וכנראה בגלל זה לא נצטרך באמת את הערות הציבור, וזה מה שאנחנו מקוות.

במאי זה יגיע לוועדת שרים, ואנחנו נעשה הכל כדי שזה יגיע לפה. אתה, רק ברגע שהצעת החוק תעבור, רק אז תוכל לצאת למכרז?

מי אומר? חייבים חוק, חברות, אי אפשר לצאת למכרז בלי חוק.

אני לא אמרתי שלא. לא, אני אומרת לקרן. אי אפשר, חייבים חוק.

אבל אם אנחנו במאי, זה כבר יותר טוב מאשר מה שאתן שנים מחכות - - - אבל אני עדיין לא מצליחה להבין למה שלא נתחיל לקדם את הפרטי? הרי זה השלב שבו הוא עובר בראשונה.

עד שזה יגיע זה יגיע לראשונה בערך באותם זמנים, אבל לפחות עשינו פה עבודה.

לא נתחיל בעבודה - - - אבל אני חושבת שאנחנו צריכים, בגלל שהצעות החוק שלכן ושל יוראי גם לדעתי ממה שקראתי - - - ביוראי אל תגעי - - - לא משנה, אתן פה אז אתן מובילות את זה. הן קצת שונות, זאת אומרת, הן לא מדברות - - - בגלל זה אנחנו לא בטוחות - - - לא, הן לא דומות להצעת החוק שעוד לא ראיתי אותה, אבל לפי מה שנשמע פה, יכול להיות שאין בעיה?

שתינו הגשנו הצעת חוק חיסיון. הנוסח שעלה לאישור לפני קריאה ראשונה, בינו לבין הטרומית, מה שנקרא, לא אותו דבר. אבל החוק שאני הגשתי של החיסיון, מאוד דומה לממשלתית.

אין ממשלתית. אני ראיתי אותו. לא, זה אני, זה העבודה בוועדה, שהגענו מ-א', ואחרי כל הדיונים הגענו ל-ו',

אין בעיה, אבל אני לא - - - לכן פה, גם נכון, זה נכון שההצעה שלנו היא לא מה שהם רוצים - - - היא לא דומה בכלל. היא לא לא דומה. מה דומה בהצעות החוק? אין לי איתך ויכוח, בגלל זה אמרתי לך כבר מההתחלה להירגע כי אנחנו כולם באותו צד.

מה בהצעת החוק שלך דומה למה ששמענו פה? רגע, לפני שאני אגיע לתוכן העניין, אני רוצה להגיד רגע משהו על הפרוצדורה, כי הפרוצדורות לא פחות חשובות. אנחנו יודעות איך ממשלות עובדות, אנחנו יודעות איך הכנסת עובדת. בזכות זה שאנחנו מעלות טרומיות, אנחנו מקדמות את הממשלתית, כי לממשלתית לוקח לפעמים שנים - - - נכון, ולכן גם הדיון כאן היום. אני אומרת, ככל

גם חילופי הדברים בינך לבין - - - אבל זה מתקדם, קרן נתנה כאן סצנריו שבו זה לא זז כבר שנתיים, עכשיו יש לנו גם מכרז,

זה אותו סצנריו דרך אגב, זה בדיוק אותו דבר, בול אבל, הם עושים בדיוק את מה שהם עשו לפני שנה. אל תדאגי, אני במאי אהיה כאן אתכם. תסבירי לי, אבל תעני לי לגופו של עניין. הצעת החוק בפירוש היא גם מדברת על זה שהשר לביטחון פנים, פה זה יקבע בנהלים, את אופן פעולתה של החברה המפעילה והתקנות, יש פה את כל הדברים, אני לא אומרת - - - ומה הבעיה למזג את זה לממשלתית? אין בעיה. נו, אז נעשה את זה. בסדר, אבל ככל שאת תחכי לממשלתית - - - בדיוק. אבל אני כן רוצה, אני רוצה להגיד לכן משהו,

יש לי גם הצעות חוק, אני בשיח אתכן, אנחנו בשיח, נירגע ואת מה שהתחיל נסיים בטוב. כשאני יושבת בוועדה ורואה משרדי ממשלה שלא זזים, וזה קורה לי, אני אומרת להם שאני מתקדמת.

והיא יודעת את זה, אני לא אמרתי לה כלום לפני שהגענו לפה, היא יודעת את זה, באמת היא יודעת. אני רואה כאן משרדים שעובדים, שמתקדמים - - - לא אמרתי שהם לא עובדים.

אם את רוצה אני אבטיח לך משהו לפרוטוקול, תקשיבו לי טוב - - - לא,

תני לי להבטיח לך משהו. לא, לפני שאת מבטיחה. אני רוצה להבטיח לך משהו. לא, לפני שאת מבטיחה. לטובתך.

לטובת שתיכן. לפני שאת מבטיחה. אחרי זה אני רוצה לדבר.

שגם כשרוצים לתת לך משהו טוב - - - אני אומרת לך כאן, שאם בחודש מאי, תקשיבי לי טוב, אני פותחת את מושב הקיץ שלי כאן בוועדה אתכם, הנה הם מקשיבים,

הצעת חוק אזרחית שמגיעה לפה, אנחנו מתקדמות. איזה שטויות. לא שאני מזלזלת בזה, אני פשוט רוצה להגיד לך משהו.

יכולתי גם לא להגיד - - - לא מזלזלת, זה לא היה ממקום של זלזול. אני מבטיחה לך. אבל תקשיבי, אני יושבת בעוד כמה ועדות, ויש איזושהי הבנה גם של יו"ר הוועדה, שיש משמעות גדולה, בטח בעת הזאת שהכל שביר, להעביר חוקים בקריאה ראשונה, ולא רק בשביל שיהיה - - - חס וחלילה, בחוויה שלך - - - אין חס וחלילה.

כאן האינטרסים שלנו שונים לגבי המשך הקואליציה, אבל לשיטתך, אם זה קורה ומשהו שם נשבר, גם האינטרס שלך הוא שההצעות שלנו יעברו בקריאה ראשונה. צר לי לומר לך, האמון שלי ביושבים בצד השני של השולחן, לא בגלל זה אלא בגלל שמה לעשות, אני מתעסקת בזה כל כך הרבה זמן, ואני כבר ארבע פעמים שמעתי את חודש מאי, זה תמיד מגיע לחודש מאי, תמיד המילה מאי היא חלק מהפרוטוקולים, אז השאלה היא מאי של איזו שנה. הם יוצאים אחרי זה, לצערי הרב, לא בשביל להתנגח, מגיעים הביתה לבית הגידול שלהם, ואומרים שהם יצאו בשלום והשיגו לעצמם שלושה חודשים.

אבל את חושבת שלא ואני חושבת שכן, ולכן, זאת הדחיינות שלהם כדי להגיע לשם.

כדי שנגיע לעמק השווה, מה אכפת לך שנתקדם כאן ונכין את זה לראשונה, כדי שבמאי כשהם יבואו, הכל כבר יהיה מוכן? אז הנה, אני אומרת לך, אני מבינה שלך אין אמון, אני מבינה את זה. זה מהחוויה, לא נולדתי בלי אמון.

אבל קרן, אני לא אמרתי לך למה את אומרת את זה, אני לא נכנסתי לזה. יש לך אי אמון במערכת בשל מה שעברתן ועברת, ואת מבינה את זה, ואת בראש החץ של זה,

עם כל זה, הוועדה שלי הוקמה באוקטובר, לפני פחות מחצי שנה, ובינתיים ברוך השם היא עובדת. לכן אני אומרת, והתחייבתי כאן לפרוטוקול, יכולתי גם להגיד לכם עזבו,

הנה שאלתי אותם עשר פעמים מתי הן מביאות את זה, האם הן תלויות אחת בשנייה, האם כל אחת עצמאית, האם הן צריכות הערות ציבור. חקרתי את האירוע לעומק, והיא אמרה לי שיכול להיות שלא נצטרך הערות ציבור. באמת, אני אתכן, הנה אני אומרת לך, בגלל שאני עוקבת ורואה איך הם מתקדמים, ומדברת עם יעל סיני היועצת של בר לב, שמעדכנת ונמצאת באירוע היא בעצמה. תנו צ'אנס.

אני אומרת לכן, אני מתחייבת לכן, אם במאי אין לנו כאן הצעת חוק, והנה תשמעו גם אתם כי הם לא יצאו עכשיו למשרד ויגידו שהכל טוב אלא היא הולכת מפה ואמרת שהם חייבים להתקדם, כי אם במאי אין לנו הצעת חוק כשאני פותחת את המושב בוועדה, אני מצביעה, יותר מזה? הנה אני מתחייבת בפניכן, עם כל הקושי ומה שהיה כאן בהתחלה, אנחנו כולנו באותו מקום ואני רוצה - - - אבל מה אכפת לך לעשות דיון על הצעת החוק אצלך בוועדה על הטרומיות? כי אני רוצה, עם כל הכבוד, עזבו רגע את ההחלטה של ועדת השרים, נשים אותה בצד, אני הריבון אני הכנסת, אני שמה את זה בצד, ועשיתי כאן דברים ולא סתם היועצת המשפטית יושבת כאן לידי ומהנהנת, כי עשינו דברים, וגם לאה יודעת את זה. יש לכן פה עדויות מבפנים, תנו לי צ'אנס, לא ביקשתי הרבה זמן, אנחנו תכף במרץ,

אני מבטיחה לכן. בגין פה חבר ועדה פעיל, הוא יודע שאנחנו עושים כאן דברים, תנו צ'אנס. אם במאי - - - תהיה אתה הבורר, בני.

אם זאת לא פעם ראשונה - - - לא, אז תגיד מה הצעתך. הוא יודע, הוא פעיל כאן. אני מנסה לזנוח את הצד התיאורטי ולבחון את זה מעשית. יש לי הצעת חוק, היא אמורה לעלות היום, במצב דומה והיא תהיה במצב דומה. בפגרה יש מגבלה בלאו הכי להתקדמות, כך אני חושב.

יש עוד ארבעה דיונים - - - אפשר יהיה לקיים דיון או שניים, אבל פה, גברתי היו"ר, דרושה סדרת דיונים ברצף כדי לקדם.

אני מסכים עם מה שאמרו חברותיי, מנימוק אחר. אנחנו באמת לא יודעים מה יקרה, מה לפנינו, וצריך להגיע לקריאה ראשונה מהר כדי לאפשר בבוא היום החלת רציפות, אם יהיה צורך. זה מה שאמרתי. אבל בסדר, פגרה זה לא זמן מעולה - - - למה, אבל בפגרה יש לך הרבה זמן דווקא,

בפגרה אתה יכול לעשות כאן דיון ארוך פה. כן, אבל אני לא יכולה לעשות הצבעות. אם הנושא חשוב לך, חשוב לך שיהיה דין רציפות גם. אבל אני ביקשתי עד מאי, מה זה משנה? ביקשתי מאי - - - זה חצי שנה מיום שעובר טרומית, כדי לקיים דיון בוועדה, זה זמן שלא קיים בכנסת. אין בעיה, אבל יש כאן עבודה ממשלתית שמתבצעת במשרד לביטחון הפנים, ביחד עם הצוות של השר, ביחד עם לייזר, ביחד עם משרד המשפטים ומשרד הרווחה. אני נותנת למשרד הממשלה לעבוד, תוך שהם יודעים שבמאי צריכה להיות כאן הצעת החוק, ואם זה לא יקרה אז נצביע. חוץ מזה, אנחנו לא הולכים לשום מקום. את אומרת שאת כבר שנים באירוע? תני עוד שלושה חודשים. לא ביקשנו הרבה, לא אמרתי לך עכשיו שנביא את זה במושב הבא. אבל מה אכפת לך לעשות על זה דיון בפגרה, מירב? אם צריך אנחנו נעשה דיון, אבל אני אמרתי שההצבעה תהיה במאי אחרי שנראה את תזכיר החוק. אני גם רוצה לראות את תזכיר החוק. מה המצב מבחינת הממשלה, מבחינת ההצעות - - - הנה, אבל היא דיברה על זה. לא, שנייה, מהם ההפרשים, מהם ההבדלים, האם יש הבדלים עקרוניים, עמוקים, רחבים, בין כל ההצעות, ההצעה הממשלתית המתגבשת או הקודמת, וההצעות האלה? אז אני אתייחס, זה לא רק העניין של ההצעה. בסוף אנחנו עובדים פה במקביל לצוות ההפעלה, יש שאלות שעוד לא סגורות גם מבחינת איפה אנחנו מתמקדים, כמה צימודים, אלה דברים שאנחנו עושים במקביל, ולכן גם לעשות דיון על ההצעה הפרטית, לא יהיה בזה הרבה התקדמות, כי אנחנו לא יודעים עדיין את כל הדקויות ואת הדברים, כמו איך המשל"ט יעבוד, והאם צריך להקנות סמכויות מיוחדות.

זה לא רק העניין של חקיקה ממשלתית כממשלתית, יש פה שאלות ואנחנו עוד דנים ברצף. אוקיי, ביקשו לדבר. רוחמה גמרמן, יו"ר פורום של תקווה, בבקשה.

קוראים לי רוחמה גמרמן, אני יו"ר פורום של תקווה לנפגעות ונפגעי כתות ובני משפחה. לצערי, יש לא מעט אלימות במשפחה ואלימות כלפי נשים בכתות, אבל אני רוצה להתייחס דווקא מההיבט האישי של ההווה שלי. אני כרגע אישה בסיכון להירצח, אני נמצאת בדירת מסתור. האיש שלי חופשי - - - רגע, שנייה, עצרי. אני מבקשת להגיד שזה יהיה לכן ברור שהדיון משודר. ברור לי, ואני התראיינתי בתקשורת בשמי המלא.

אנחנו לא רוצים חלילה בוועדה לסכן את הביטחון שלך.

סליחה, אני פתאום שמעתי אותך. אני רוצה לציין שהצעת החוק האזרחי היא מאוד דחופה כי זה יכול להציל חיים, כמו למשל במקרה שלי, שמדובר בגבר אלים שהוא מתמודד נפש, אז הוא לא באשפוז כיום והוא גם לא במעצר, הוא אפילו לא במעצר בית,

הוא חופשי לגמרי. לא כל אישה יכולה להיות במקלט, בטח כשמדובר באישה עם מוגבלות פיזית - - - יש לנו בעיה רצינית מאוד, גם אתמול הייתה לי על זה שיחה עם מתמודדי נפש, שהם גם גברים אלימים.

שתדע לייזר, זה גם הגיע אליי אתמול, אני לא חושבת שיהיה לנו זמן לעשות על זה דיון, אולי כן, שדווקא הראשונים שגם צריך לשים באוכלוסיות, זה אותם מתמודדי נפש בעבירות אלמ"ב, כי המסוכנות שלהם היא יותר גבוהה בגלל שהם בכלל לא מבינים שיש להם צו הרחקה, והרבה פעמים גם - - - אנחנו רוצים להכניס בחקיקה, שהטלת הפיקוח האלקטרוני תהיה גם על בני משפחה, אנחנו יודעים שבחברה הערבית - - - נכון, בעיקר גם בחברה הערבית זה בדרך כלל - - - זה לא בן או בעל, זה גם במעגל המשפחה - - - נכון, אחים ואחיות שפוגעים. בנים שרוצחים את אמותיהם. נכון. נכון, ותדע לך שאצל מתמודדי הנפש זה מאוד גבוה. אני אציין גם, שבמקרה הזה למשל, הייתה כבר הפרה של צו הגנה, ועוד לא התחיל ההליך הפלילי, אז בעצם אין הרתעה. בגלל שהוא חופשי, אין שום דרך בעצם להרתיע, לשים לו קווים אדומים בגלל המצב הזה - - - המצב הנפשי שלו? כן, ואני יכולה להיות הנרצחת הבאה. אני אומרת, אין זמן לחכות, זה עניין של הצלת חיים. איפה הוא עכשיו? הוא חי אצל איזושהי משפחה שהוא שוכר אצלם חדר. משפחה עם קטינים, עם ילדים קטינים שחיים בתוך אותו בית. זה יכול להיגמר באסון. הם יודעים, אגב, המשפחה, עליו?

מה הם המשפחה שלו? הם קרובי משפחה?

אני אומרת, זה עניין של הצלת חיים, ולצערי אני גם בארגון משפחות נרצחים ונרצחות, אז אני גם יודעת איך מקרים כאלה מסתיימים, אז אני מבקשת מהוועדה - - - עד כמה המשטרה בעיר שבה את גרה מודעת למצב שלך? אני אפילו לא באותה עיר, אני נאצלתי לנטוש את הבית, נאלצתי לנטוש את העיר. לא, איפה שאת גרה היום. הם יודעים. הם יודעים שאת במסוכנות גבוהה במשטרה?

יודעים ומודעים, ואני גם מוגדרת ברשימה של נשים בסיכון להירצח, כן. עד כמה המשטרה נגישה לך? הם נגישים, אבל עדיין, האיזוק האלקטרוני היה יכול לאפשר לי לחזור לחיות בבית שלי, היה יכול לאפשר לי חיים נורמליים, היה יכול לאפשר לי תחושת ביטחון, כי כרגע אין לי תחושת ביטחון. זאת בעיה, כי הם בכלל לא מבינים את הצו. אתמול הייתה אצלי גם אישה, ואני חושבת שהנקודה הזאת של מתמודדי הנפש היא קריטית, כי הוא לא מבין בכלל שיש לו צו הרחקה, וכשהוא בגיר, רק במקרים נדירים אפשר לכפות עליו להיכנס לאשפוז.

באשפוז, הוא היה חודש וחצי באשפוז, ומבחינת המערכת הפסיכיאטרית, הם סיימו, הם אזנו אותו תרופתית.

ברגע שהוא מאוזן תרופתית, את לא יכולה להכריח אותו להיכנס למוסד סגור. אבל מה שמתפספס מבחינת המערכת הפסיכיאטרית, זה שלא כל אלימות מצד גבר נובעת מהמוגבלות.

יכול להיות גבר שהוא עם מוגבלות פסיכיאטרית, אבל יש לו גם בעיית אלימות, ואלה שני דברים נפרדים שצריך לקחת בחשבון. כן, זה סוג של תחלואה כפולה.

ותשמרי על עצמך, וכמובן, אם יש משהו שנוכל לעזור בו אז תגידי. מי נמצאת לידך? את רוצה גם לדבר? כן, אני אשמח, תודה רבה. שמי בתאל לוין, אני נפגעת עבירה.

אני רוצה להגיד תודה לכנסת שאפשרה לי להגיע למעמד הזה. אני מדברת בשם 200,000 נשים כרגע במדינת ישראל שעוברות אירועי אלימות במשפחה, אני כאן כדי להשמיע את קולן. לצורך העניין, יש לנו חברה נוספת שהייתה אמורה להגיע, והיא כרגע עסוקה בחיפוש דירת מסתור מפני בעלה שעתיד להשתחרר מהכלא, וכל העניין של האזיק האלקטרוני עדיין לא יצא לפועל. אני יכולה להגיד שבהתחלה הציעו לי לצאת למקלט, ואני שאלתי את עצמי, למה בעצם אני היא זו שצריכה להיכלא? זאת אומרת, לסגור את עצמי. למה זה שתקף אותי הוא נמצא חופשי ומאושר? זה משהו שהוא לא מובן. אבל, אני רוצה לציין עוד משהו. אני התלוננתי במשטרה כנגד אותו בן זוג כבר שלוש פעמים. הפעם האחרונה הסתיימה בתקיפה מאוד קשה. אם היה טיפול של המשטרה, מבחינתי יש חוק אבל אין רתיעה, יש חוק אבל אין אכיפה. בפעם השלישית שהוא תקף אותי, אני הגעתי לבית החולים. הוא גרם לי לזעזוע מוח, חבלה ביד, שבר שבן, פריצת דיסק בכל החוליות של הצוואר, ופגיעה חלקית בשמיעה. כשהמשטרה הגיעה אליי לבית החולים והם לקחו עדות, הם לקחו ממני תלונה והייתי בטוחה שהפעם הוא ייעצר. כשחזרתי הביתה, הוא הרים אליי טלפון לאחרי יומיים ואמר לי: "את רואה, מהיגע לך מה שעשיתי לך, הגיע לך המכות שנתתי לך", ואמא שלי שאלה אותו אם הוא לא עצור, איפה המשטרה?

למה שהוא יהיה עצור, אם היו ראיות אז היו עוצרים אותו. רגע, אבל יש תלונה במשטרה, יש מסמכים רפואיים. למה יש תלונות שנסגרות מחוסר ראיות? בתלונה השנייה, השכנים היו עדים לתקיפה שלו, יש עדויות, יש שכנים,

התיק נסגר מחוסר ראיות. מיותר לציין, שכשאני שמעתי שהוא חופשי ולא נעצר, אני התמוטטתי. אני לא מרגישה מוגנת. נשים שמעו את מה שאני עברתי ואמרו שאם זה מה שאני עוברת למה שהן יתלוננו במשטרה, למה שהן יעברו את כל מסכת הגהינום וכל החרדות, שלא לדבר על הטראומה שלי אחרי שאני הותקפתי, הוא השתמש בכוח הפיזי החזק שלו כנגדי. איפה הוא היום? הוא חופשי. חופשי ומאושר. ומה עם התלונה לגביו? התלונה כרגע פתוחה. אני עשיתי השלמות חקירה, וגם על זה אני רוצה לדבר. אני הייתי צריכה לקחת עורך דין בכסף שאין לי, כדי שהוא יעשה לי קצת סדר בדברים, כאישה מפוחדת, וזה משהו שגם חוקר משטרה היה יכול לעשות,

עם השאלות הנכונות ועם הטיפול הנכון. לא מזמן קראתי כתבה שהמשרד הקצה שלושה מיליון שקלים לחוקרי אלימות במשפחה, לטיפול בנפגעות אלימות, בהכשרה של חוקרי אלימות במשפחה. איפה זה עומד? למה אני מרגישה חוסר ביטחון? למה אני צריכה להגיע למצב שבתלונה השלישית הוא מתקשר ואומר לי "מגיע לך מה שעשיתי לך",

המשטרה לא עשתה לו שום דבר. למה? לא, זה ממש, ממש לא צריך להתנהל ככה, ואני אעזור לך לבדוק במה מדובר. זה לא צריך להתנהל ככה. אני רוצה להגיד משהו על האזיק האלקטרוני. כן, מילה על האזיק וניתן לטפת לדבר. ברגע שגבר ירצה לרצוח אישה, לדעתי, שום אזיק לא יעצור אותו, הוא יכול לרוץ בהתקף אמוק - - - לא, אבל תדעי לך, ברגע שהוא עם אזיק ויש מרכז שליטה ובקרה שרואה אותו - - - אבל עד שהמשטרה תגיע?

ברגע שהוא רואה אותו מתקרב. בדיוק. את יודעת מה, דיברת גם על צוותים רפואיים, ברגע שמטופל יכה רופא או אחות, עד שהמשטרה תגיע, את מבינה? אני מבינה את הכעס, אבל המטרה שלנו היא לפתור בעיות ולא ליצור בעיות.

המטרה של הוועדה ושל חברות הכנסת היא להביא את הנושא של האזיק. אז בואי, ננסה לסייע במה שנוכל, אבל בוודאי שנמשיך עם ההליך של האזיק.

אני רוצה שמשרדי הממשלה ישמעו את הסיפורים שלכם, ויבינו כמה קריטי לקדם את ההליך בהקדם, כי מדובר פה בסוף בהצלת חיים.

אני רוצה לתת לעו"ד טפת את זכות הדיבור. מה זה טפת? הבת של שלמה המלך. הבנתי, אוקיי, בבקשה, מאיגוד מרכזי הסיוע.

אנחנו מבקשים להחיל את הצימוד האלקטרוני גם על עברייני מין בפיקוח. אנחנו כל הזמן עדים לכך שעברייני מין שהורשעו, שהיו אמורים להיות בפיקוח לשם הגנה על הציבור, הצליחו לממש את זממם ולהמשיך לבצע עבירות מין. מריאיון שנערך ב-2019 עם מפקד יחידת צור עולה, כי מתוך 1,200 מפוקחי מין שהיו ביחידה בשנת 2017, נתפסו 19 עבירות מין חוזרות על ידי עבריינים בפיקוח, ובשנת 2018 מתוך 1,300 עברייני מין מפוקחים נתפסו 26 עבירות מין חוזרות.

גם כשהם נמצאים בפיקוח, הם חוזרים וממשיכים לבצע את זממם, ואנחנו - - - אני יודעת, הייתי ביחידת צור ביום ראשון. עזבי רגע את יחידת צור,

מבקשים להחיל את זה גם על עברייני מין. אני יודעת, אני מכירה. במקרה ביום ראשון הייתי שם, במקרה אפילו הלכתי לבית של מפוקח עם השוטרים של היחידה,

אז כמו בעבירות אלימות במשפחה, להחיל את זה על עבירות מין. (בחלק זה הושמט קטע לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו. הפרוטוקול המלא שמור בארכיון הכנסת)

יודעת, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, צריך לעשות את זה, אבל כשאני מסתכלת על העוגה, והיא קטנה, אז אני חושבת שצריך אבל קודם כל אני רוצה את זה על צו ההרחקה, ואני רוצה את זה על האלמ"ב. למה? כי ביחידת צור, לפחות יש לי פקחים שיוצאים עם הרכב ומסתובבים. כשהוא מאיים עליה,

איזו עבודה מדהימה הם עושים ויש שם גם דברים שצריך לעשות,

ואגב אני שמחה על הבשורה החשובה שלייזר הביא לפה, כי בדיון הקודם זה לא היה, על צווי ההגנה, כי דיברנו רק על משוחררי אלמ"ב. כשמשוחרר של אלמ"ב אחרי שניסה לרצוח את אשתו יוצא מהכלא, אין לו פקח של יחידת צור שיושב עליו. ולכן, אם יש לי עכשיו 1,000, אני קודם כל אתן את זה לצווי הגנה. ברור לי שצריך לתת, אבל כשאני מסתכלת, ואני אומרת לך את זה רק בגלל שהייתי ביחידה וראיתי איזו עבודה הם עושים, כשהוא יוצא אין לי אף אחד שיפקח עליו. אני רוצה לומר משהו לפני זה, כי פשוט אני צריכה ללכת. אני רוצה לומר ללייזר, קודם כל,

לפחות שלנו, מדבר על צווי הגנה ומי שהפר אותם, זה מראש כתוב בחוק. דבר שני, אני עוד פעם מבקשת גם לפרוטוקול, כן לעשות בפגרה עוד דיון, כן להביא את זה לקריאה ראשונה, יש לזה משמעות אחרת אם יהיה דיון רציפות או לא,

שהם לא יגידו עוד פעם שניצלנו, ואז נתחיל את החוק הזה מההתחלה, תבוא יו"ר חדשה ועוד פעם חקיקה, ונדחה את זה בעוד שנתיים. אני לא רוצה שזה מה שיהיה, אני רוצה שהם יבינו שזה הדד אנד, וכרגע הם לא מבינים את זה, בעיניי לפחות, מסוף הדיון הזה. דבר נוסף, לגבי היחידה. עוד פעם, אתה דיברת על יחידה של כמעט 15 איש.

כמה ביום יפרו? אולי אחד. הרי, אנחנו מדברים על מדינה שלמה. אולי אחד יפר ביום, אז למה אנחנו צריכים יחידה של 15 איש? אנחנו מדברים על מישהו שמפר צו הגנה פעם שנייה או אסיר משוחרר. אולי, ולדעתי זה אפילו לא פעם ביום, לא צריך בשביל זה יחידה שלמה,

בסדר? כן. רבע משפט ללייזר, אפשר לפחות להיכנס ולמלא את התקן כמו שאתם רואים אותו במשך שלוש שנים, ארבע שנים, נתחיל עם משהו.

בסדר, אני צריכה ללכת. בסדר, תודה חה"כ קרן ברק. אתה רוצה להגיד עוד משהו ממש בדקה על היחידה הזאת? כי בני עוד פה. אני חושבת שזה גם משהו שעלה בדיון עצמו, הנושא של הפרטת סמכויות שלטוניות זה דבר שהוא מורכב, ולכן זה נושא שהוא דורש ליבון ומכאן המורכבות. יש דברים שבוודאי אנחנו לא נוכל להפריט לאזרחים, ולכן יש חשיבות רבה שזה יהיה. אוקיי, אז אני רוצה לסכם. קודם כל, אני מודה באמת ללייזר, המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון הפנים,

למשרד הרווחה, לנציגות שהגיעו וטוב שבאתן, ככה יבינו משרדי הממשלה שמדובר בחיי אדם, ובאמת חשש מאוד גדול לחיים שלכן, ולכן עליכם, מה שנקרא, להעביר הילוך. אני רואה בעבודה משותפת כדי שהנושא יצליח, ולכן אני נותנת לכם את הזמן להגיע לפה במאי עם אותו תזכיר חוק, אבל באמת לפעול, לעשות מה שאפשר, עם אפשר להוריד את הערות הציבור כי זה כבר פורסם, לתקתק את העניינים כדי שחברות הכנסת פה, ראיתן שהן צועקות וכועסות ובצדק. אז אני עומדת כאן ושומרת על זכותם לעבוד, אבל אני מבקשת לפעול ביחד עם הוועדה, לבוא איתנו,

אני עשיתי גם פגישה לפני שבועיים שלושה כדי לראות, וראיתי שהנושאים מתקדמים. לכן, אני כן מציעה שנחכה להצעת החוק שלכם בנושא האזרחי, נצמיד אליהן את ההצעות של חברות הכנסת, וכך נוכל להתקדם יחד. קחו את הנושא ברצינות, באמת אמרתי קודם גם לפרוטוקול ואני אומרת גם עכשיו, אם זה לא יהיה אז נצטרך להתקדם איתן, כדי באמת לפחות להביא את זה לקריאה ראשונה או משהו. אבל, אם יש הצעת חוק טובה ממשלתית, זו המטרה, זו מטרת העל, אבל קחו בחשבון שאני גם צריכה לתת תשובות גם לחברות הכנסת, כמו שראיתם יש להן הרבה מה לומר באירוע הזה. אז תמשיכו את העבודה, אני רואה שהעבודה מתקדמת, בואו נתקדם להצעת החוק, ולאחר מכן נוכל לתת ללייזר לצאת למכרז. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

בשעה